צהריים טובים לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס זיהום אוויר מכלי

לפיו שר המשפטים יכול לקבוע על עבירה פלילית קיימת שהיא עבירת קנס, שהאכיפה שלה תיעשה בדרך של קנס מנהלי ולא באכיפה פלילית רגילה של הגשת כתב אישום

למשל, מי שנוסע למרכז העיר שהחליטה לנקוט צעדים בנושא, ישלח את הרכב הנקי יותר ומי שנוסע מחוץ לעיר, לא יעשה את זה וכך הלאה. יש אנשים שהרכבים שלהם לקראת סוף חייו, ולא שווה להם להשקיע את ההתקנה של המסנן.

קרן מפוקחת על ידי האוצר, הייעוד שלה הוא גריטה,

כולם הרוויחו. זה באמת מקשר אותי לנקודה השנייה שהיא יותר משמעותית. אני רוצה לעשות zoom out מהנושא הספציפי הזה ולהכניס את הוועדה לסוג הדיונים שאנחנו מקיימים עכשיו,

זה לא רק מבחינת זיהום האוויר,

עו"ד רן סלבצקי מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה רוצה להתייחס לדברים הללו. רציתי רק להגיד שחוק אוויר נקי,

יש אנשים שהתקינו את המסנן,

ולאחר שהרכב נרשם כרכב שיש לו מסנן, הם מסירים אותו, שזאת עבריינות לכל דבר. הם יכולים גם למכור אותו.

וזו אחריות שלו.